היום 6 בנובמבר 2018, השעה 10:01. אני פותחת את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 63), התשע"ט-2018 של חבר הכנסת עודד פורר ורשימת חברי כנסת די ארוכה, אני חושבת שאין טעם לעבור על כל השמות.